בוקר טוב, היום יום שני, ט' בטבת התשפ"ב, ה-13 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום של הוועדה: בקשת יושב ראש הכנסת לאפשר ליו"ר הדומה (הבית התחתון) של הפדרציה הרוסית לשאת דברים במליאת הכנסת ביום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב, 27 בדצמבר 2021. אני מכבד את מזכירת הכנסת, הגברת ירדנה מלר הורביץ, בהצגת הנושא,

בוקר טוב, אז כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש הבית התחתון של הפדרציה הרוסית מגיע לביקור בארץ, הוא בעצם המקביל שלנו. כל זה במסגרת ציון 30 שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה. לו"ז הביקור המפורט ייקבע בהמשך, אבל הוא הביע רצון לשאת דברים במליאת הכנסת. יושב-ראש הכנסת ביקש שהוועדה תאשר את בקשתו של האורח לשאת דברים בפני המליאה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה, ירים את ידו.

קיבלנו ואישרנו את בקשת יושב-ראש הכנסת. תודה,

תודה לכם. נדון בבקשת יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים להעברת הצעות החוק הבאות מוועדת החוקה,

צריך להגיד שחברת הכנסת בן ארי מציינת במכתב שלה שזה מקובל גם על יושב-ראש ועדת החוקה. כן, זה בהסכמה, בסדר גמור. קביעת ועדה לדיון בהצעת בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136) (תכנית לעמידות בפני רעידת אדמה ותכנית הכוללת הוראה להקניית הבעלות בחלק ציבורי), התשפ"ב-2021, מ/1464. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. במליאה נשמעו הצעות להעביר את זה גם לוועדת הכספים. נצביע על זה. מי בעד להעביר את זה לוועדת הפנים? הצבעה אושר אושר להעביר לוועדת הפנים. שלום לחבר הכנסת איתן גינזבורג. אתה מציל את כבודה של הוועדה. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"א-2021, (פ/2115/24), של חברת הכנסת ג'ידא רינאווי זועבי וקבוצת חברי כנסת. סעיף נוסף: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, (פ/)1599/24, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימן וקבוצת חברי כנסת. סעיף נוסף: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשפ"א-2021, (פ/)1599/24, של חברת הכנסת עאידה

"השלמת הסדרת מקצוע הכירופרקטיקה בכדי להגן על בריאות הציבור",

107). העברה לדיון מוועדת העבודה והרווחה לוועדת הבריאות.

שני: "הנגשת מוצרי מזון לתינוקות לכל משפחה בישראל", של ח"כ משה טור פז,

אימאן ח'טיב יאסין, אוריאל בוסו (מס' 108)

התשפ"ב-2021, מ/1481 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021, מ/1482 הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (הארכת תוקף), התשפ"ב-2021, מ/1483 את הבקשה הראשונה ינמק עורך הדין עומרי גילה ממשרד הביטחון.

ליושב-ראש הוועדה ולחברי הוועדה. אציג - - - את שתי הצעות החוק ואבקש את אישור הוועדה לפטור מחובת הנחה - - - הכנסת. בגדול, שתי הצעות החוק מדברות על הצבת חיילים בשירות חובה בגופי המשרד לביטחון הפנים. ההצעה הראשונה מדברת על הצבת חיילים במשטרת ישראל והשנייה על הצבת חיילים בשירות בתי הסוהר. מדובר בהוראת שעה שאנחנו מחדשים אותה מדי שלוש שנים. לגבי המשטרה, אנחנו מחדשים את הוראת השעה - - -, לגבי שירות בתי הסוהר, אנחנו מחדשים את הוראת השעה מאז 2005. במסגרת ההארכה האחרונה בשנת 2018, החליטה הממשלה שתוקם ועדה בין-משרדית - - - ועדה שכזו אכן התקיימה ברשות - - - הוועדה הבין-משרדית החליטה להמשיך את ההסדר כפי שהיה ולכן אנחנו מבקשים להאריך את הוראת השעה בנוסח שבו הייתה קיימת גם ביחס למשטרה וגם ביחס לשב"ס. לגבי המספרים, אני רק אציג את המספרים: ביחס למשטרה מדובר על הצבה של 1,161 חיילים. ביחס לשב"ס מדובר בהצבה של 760 חיילים. לגבי שירות בתי הסוהר מדובר בהצבה של חיילים או בבתי הכלא שכל - - - או באגפים שייעודיים לטובת - - - מוצע להאריך את הוראת השעה בשלוש שנים נוספות. בקשת הממשלה מהוועדה היא לאשר פטור מחובת הנחה כדי להניח עוד היום. הדחיפות נובעת מכך שהוראת השעה מסתיימת ב-31 בדצמבר 2021. אנחנו רוצים לאפשר את - - - כאמור כדי להביא - - - עוד היום בקריאה ראשונה. אלו הדברים, אני מציע שמשרד הבט"פ יתייחס בקצרה גם כן לעניין - - -. אדוני, למה הבאתם את זה רק עכשיו? מבעוד מועד ידוע שה-1 בינואר מגיע. לזמן יש תכונה מוזרה שהוא עובר. אני מסכים עם חבר הכנסת גינזבורג. הגענו למועד האחרון. אתם מודעים לעומס שהיה קיים מול גופי הממשלה והכנסת. ההמלצה אושרה אך אתמול על ידי הממשלה ועל ידי ועדת השרים לחקיקה. למה הבאתם את זה רק אתמול, איפה הייתם עד היום? אין לי תשובה טובה בעניין הזה. אני יכול - - - אדוני מכיר את העומס - - - של משרדי הממשלה. אנחנו עושים את המיטב כדי להביא את הדברים בהקדם האפשרי. לצערי, בגלל הנסיבות, הגענו למועד הזה. לא פירטת בפנינו מה הנסיבות. התחושה היא שיש זלזול בעבודתנו כמחוקקים שגורמים לנו לעבוד בתקופה של שבועיים בהליך חקיקה של שלוש קריאות. אנחנו מחויבים לממשלה ונראה כאילו שאתם לוקחים את הדברים כמובנים מאליהם. זו לא תחושה שנעים להיות איתה, אני מצפה מכם, מכיוון שיש עוד כמה חוקים שתוקפם עומד לפוג ויש הרבה הוראות שעה, לעמוד בלוחות זמנים יותר סבירים כדי שהליך החקיקה יהיה הליך ראוי יותר כפי שמצופה. תודה רבה. מישהו מחברי הכנסת רוצה לשאול את עורך הדין עומרי גילה? אנחנו עוברים להצבעה על פטור מחובת הנחה לגבי הצעת החוק הראשונה ( כל הקריאות). מי בעד, ירים את ידו? הצבעה אושר אותה הערה שאמרתי לגבי הנושא הראשון תקפה גם כאן. הוועדה מחזקת את דבריך. זו הערה במקום. מתי שהוא הוועדה תצטרך להגיד לממשלה סטופ ולהגיד שהדיון לא יוקדם ויש להמתין 48 שעות כמו שכתוב בתקנון. אי-אפשר כך שאנחנו כל פעם מטרללים את המערכת. אפשר ליצור פנייה כללית, לא רק לגבי נושא מסוים. צריך להוציא מכתב למזכיר הממשלה שיוציא מכתב לשרים על מנת שיגישו את החוקים לוועדה מבעוד מועד ולא שנייה לפני שהם פוקעים. אנחנו נפנה למזכיר הממשלה. נקבל החלטה איך נעשה זאת. תודה רבה. נעבור להצבעה על הסעיף השני, הקדמת הדיון בכל הקריאות בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), הקדמת הדיון בשלוש קריאות.

עשינו שורה של פעולות על מנת - - - לביצוע הסקר, פרסום בעיתונות, רשתות חברתיות, פנייה אקטיבית במסגרת מכתבי גיל פרישה, פנייה יזומה לטלפונים, בקשה של אוכלוסיות זכאיות ממרשם האוכלוסין. היה לנו קשה - - - לענות על הנושאים הנלווים ויצרנו קבוצה קטנה של נסקרים שבסופו של עניין - - - רק לפני חודש וחצי. לכן לא יכולנו להביא את הדברים לכדי דיון. בנסיבות הללו מבקשים שלא לפגוע בקבוצת הזכאים שאמורה להיות זכאית החל מינואר 2022 ולאשר הארכה נוספת שבמסגרתה - - - אמרת שתתייחסי למועד, למה הגשתם את זה רק עכשיו? הסקר הושלם רק לפני חודש וחצי ועד השלמת הסקר לא היה לנו מסד נתונים רלוונטי. ואם הסקר היה מסתיים בצורה אחרת אז הייתם מביאים חוק תוך דקה? הרי ידעתם שהחוק עומד לפקוע. המחשבה הראשונית הייתה להפוך את זה לדבר של קבע. בסופו של יום הוחלט להעמיק את הבחינה ולכן הוחלט כרגע על בקשה של הארכה בשנה נוספת. אני מסכימה שהעבודה הייתה צריכה להיות מושלמת לפני זה - - - רלוונטי - - - בפני הוועדה. אבל גם אם זה היה למועד של קבע החוק היה פג, נכון? ממילא היה צריך לחוקק את זה עד הראשון בינואר בשלוש קריאות כדי שהחוק לא יפוג. בין אם הוראת קבע ובין אם הוראת שעה. אדוני צודק. אז אני שואל למה הגעתם עד הלום, כמו ששאלתי את משרד הביטחון. אני מסבירה, אין לי תשובה יותר מתוחכמת ממה שעניתי. העניין של הוראת השעה אינו מן העניין, ידעתם - - - לא הצלחנו לאסוף נתונים. חבר הכנסת גינזבורג אומר ש- - - כבר היה ממילא - - - בין אם הייתם הופכים אותו לקבע ובין אם הייתם מבקשים הארכת שעה הייתם צריכים לעשות זאת מבעוד מועד. בכך אדוני צודק. אני רק אומרת שבסופו של יום הוטל על המשרד לבצע בדיקה. יש כל מיני פרמטרים במסגרת החוק, לא כל האזרחים הוותיקים נכנסים תחתיו, יש שורה של מקצועות שיוצאים, צריך כל פרט - - - של אותו מעסיק. צריך לפנות אליהם אחד-אחד. מה המשמעות אם החוק לא עובר ב-1 בינואר? שאדם שפורש או שגיל הפרישה שלו מתחיל בינואר, המעסיק שלו יכול להחיל עליו - - - או מפאת גילו והוא לא יוכל להמשיך להעסיק אותו.

ההערה של חבר הכנסת גינזבורג לגבי שתי הצעות החוק הקודמות תקיפה גם כאן. עוד מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס? מי בעד בקשת הממשלה להקדמת הדיון בכל שלוש הקריאות בהצעת החוק השלישית, ירים את ידו.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה